בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת,

97. יש שלושה סעיפים שאבקש לסיים איתם, ואז נעבור להצעות לסדר. העובדה שאיתן גינזבורג נתן